אנחנו ממשיכים לנושא השני על סדר-היום: שינויים בתקציב לשנת 2022. נתחיל משתי פניות, ואז נעבור לעודפים. יש לנו פניות שקשורות להתמודדות עם נגיף הקורונה. פנייה 16001 פנייה 16001. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 99,000 אלפי ש"ח